האמת היא, שמשרד הפנים לא באמת צריך סמכות כזאת אלא כפי שאמרתי,

במקרה הראשון שעלה לדיון בנושא הזה,

איננו חייב לרשום את הנישואים שנערכו בחוץ לארץ. כך גם עכשיו. בכל מקרה במהלך 60 השנים